אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים

10), פ/4594/20 כ/815. שלום ליוזמים, חברת הכנסת טלי פלוסקוב וחבר הכנסת דב חנין וחברת הכנסת נורית קורן, שלא הצליחה עדין להגיע. היא מתנצלת כי היא בפקק בכביש 6. אנחנו בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נתחיל בהקראה כדי שלא נתעכב ולאחר מכן נמשיך. בבקשה, היועצת המשפטית בבקשה להקריא. יש כמה שינוים מהנוסח אתה רוצה שאני אקריא ואחר כך נסביר? תסבירי ואז תקריאי. יש כמה שינויים מההצעה מהקריאה הראשונה. השינוי הראשון הוא בעקבות הישיבות של ועדת המשנה של חברת הכנסת יעל גרמן, בנושא של הבערת פסולת ובעקבות התיקון שתוקן בחופש שמירת הניקיון, שהבערת פסולת הוא עבירה, הכנסנו גם לכאן שהבערת פסולת - נותנים פה עוד כלי כדי לנסות להתמודד עם הנושא של הבערת פסולת, שאפשר יהיה לתבוע בתביעה אזרחית לפי החוק הזה גם את הנושא של הבערת פסולת. זה התיקון הראשון. התיקון השני הוא בעקבות הדיון השני שהיה פה בוועדה לגבי הגנה על יערות. הוספנו שגם פגיעה באזור שמור ליער וגם פגיעה באילן או בעץ בוגר הם יהיו מפגעים שאפשר לתבוע לפי החוק. התיקון השלישי המשרד להגנת הסביבה העיר שכל הנושא של פגיעה בערכי טבע מוגנים ושל אזורים מוגנים, מי שמבצע את האכיפה בפועל זה רשות הטבע והגנים ולכן - - זה מוחרג.

התיקון הוא קודם כל זה שלפי החוק, לפני שעמותה אזרחית תובעת לפי החוק, היא צריכה לברר עם הרשות המוסמכת אם היא נקטה פעולות אכיפה. ובגלל שאת כל האכיפה רשות הטבע והגנים עושה אז הרשות לעניין של ערכי טבע מוגנים ואזורים מוגנים תהיה רשות הטבע והגנים. בעקבות זה, בגלל שהם מופיעים בתוספת גם כגוף שיכול לתבוע בתביעה אזרחית אז בעניינים האלה הם לא יוכלו לתבוע כי יש להם - - - בתור רשות. אבל החרגנו אותם פה. הם מופיעים בתוספת. הם יכולים לתבוע כל דבר אחר כגוף - - את מדברת על תיקון התוספת?

למעט לעניין פגיעה באזור מוגן. ופגיעה בערך מוגן כי פגיעה בערך מוגן ובאזור טבע מוגן, הם אמורים לאכוף לפי הסמכויות שיש להם. הם בעלי הסמכות.

אז בואי נקריא בבקשה. חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס׳ ...), התשע״ט-2018 תיקון סעיף 11. בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ״ב-1992, בסעיף 1- (1) בהגדרה "זיהום על ידי פסולת", אחרי "על פי החוק" יבוא "וכן הבערת פסולת כמשמעותה בסעיף 2א לחוק שמירת הניקיון,

1984 בניגוד להוראות אותו סעיף,"; (2) בהגדרה "מפגע סביבתי", אחרי "מפגע אסבסט" יבוא "פגיעה באזור מוגן, בערך טבע מוגן,

באילן מוגן או בעץ בוגר" והסיפה החל במילים ״לעניין זה״ - תימחק, 3)) אחרי ההגדרה ״מפגע סביבתי״ יבוא: ״פגיעה ביער״ - מעשה בניגוד להוראות סעיף 5 לפקודת היערות באזור שמור ליער כמשמעותו באותה הפקודה״; ״פגיעה באילו מוגן או בעץ בוגר״ - כריתה של אילן מוגן או עץ בוגר בניגוד להוראות לפי פקודת היערות,

"אילן מוגן" ו״עץ בוגר״ - כהגדרתם באותה הפקודה״; ״״פגיעה באזור מוגן״ - כל אחת מאלה: פגיעה כהגדרתה בסעיף 30(ד) לחוק גנים לאומיים,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998 (להלן - חוק גנים לאומיים), בשמורת טבע או בגן לאומי כהגדרתם בחוק האמור, ביצוע פעולת בנייה או כל פעולה אחרת שיש בה, לדעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כמשמעותה בחוק גנים לאומיים, כדי לסכל את ייעודו של שטח שהוא גן לאומי או שמורת טבע או של שטח שנקבע בתכנית שאושרה כגן לאומי או כשמורת טבע כהגדרתם בחוק האמור,"; (4) אחרי ההגדרה "פגיעה בסביבה חופית" יבוא: ""פגיעה בערך טבע מוגן" פגיעה כהגדרתה בסעיף 33()ה) לחוק גנים לאומיים בערך טבע מוגן כהגדרתו בחוק האמור,"; (4) בהגדרה "הרשות", בסופה יבוא "ואולם (1) לעניין פגיעה באזור מוגן ופגיעה בערך טבע מוגן מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כמשמעותה בחוק גנים לאומיים, (2) לעניין פגיעה ביער, באילן מוגן או בעץ בוגר שר החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה." (5) אחרי ההגדרה "הרשות" יבוא: ""תכנית" כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965." תיקון התוספת 2. בתוספת, בפרט 2, בסופה יבוא "למעט לעניין פגיעה באזור מוגן ופגיעה בערך טבע מוגן"." תודה. טלי פלוסקוב, בבקשה. תודה אדוני היושב ראש.

אני רוצה להודות לך בכל אופן, אני מבינה באיזה לחץ אנחנו נמצאים, כדי שהחוקים יעברו. התוכן של החוק ברור אנחנו צריכים לקחת אחריות על מה שקורה במדינה שלנו, וכולנו היינו עדים לאסון שקרה ליד העיר שאני גרה בה, ואני מדברת על ערד, וברור היה שמישהו צריך לקחת אחריות על מה שקורה. ומה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עושים צדק: מצד אחד, אנחנו אומרים שאתם לא יכולים אחר כך להגיד: סליחה, טעינו ואחר כך המדינה צריכה לפתור את הבעיה אלא קחו אחריות על הטעויות שקורות אצלכם לא חשוב, במקרה הזה זה מפעל, תעשייה ולא חשוב איפה. לכן, אני חושבת שהחוק מאוד חשוב. הוא באמת עושה סדר בכל הנושא של השמירה על הטבע וכל מה שקורה סביבנו

הטבע הוא העושר בעי"ן אני מתכוונת, הכי גדול שלנו כמדינה, ומחויבותנו כמובן לעשות את הכל.

אני מסכימה איתך. אולי חוץ מהילדים והמשפחה אבל... אתה צודק, אני מסכימה אתך אדוני. - - אז לכן, אני חושבת שהחוק הזה מאוד חשוב. אני כמובן רוצה לבקש זכות דיבור ואם אפשר, גם חברת הכנסת נורית קורן התקשרה אלי וביקשה מאוד רשות דיבור במליאה,

מספיקה להגיע. נורית וגם דב כמובן. תודה לכל השותפים, בלעדיכם זה פשוט לא היה קורה. טלפונים והודעות זה מאוד מאוד חשוב כשיש לך שותפים. וכשלקחתי את החוק על עצמי,

לא כל כך האמנתי שנצליח אבל הצלחנו, וזה רק בגלל שעשינו את זה ביחד, גם אנשי המקצוע וגם פוליטיקאים שהצטרפו, ודב חנין כמובן שותף בכיר בכל המהלך הזה ויעל כהן-פארן ונורית קורן. 80 ח"כים חתמו על החוק הזה אז אני מאמינה שאנחנו... אני כבר דואגת שהחוק ייכנס לסדר היום של המליאה,

אני מבינה שגם צריך להפעיל לחץ אבל אני כבר דאגתי ואני רק מחכה לזה שיעבור, ואז אני שולחת שזה כבר מוכן. אז שוב, תודה רבה לך אדוני היושב ראש. יש לך חלק מאוד גדול בכך שהספקנו להעביר את החוק הזה בקדנציה הזאת.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה לך אדוני היושב ראש, באמת באמת תודה. זה לא רק תודה על רשות הדיבור אלא תודה על זה שבתקופה המאוד לחוצה, ואני אומר את זה גם לאנשים שנמצאים פה ולא מכירים את עבודת הכנסת בעצם יושב ראש ועדה במצבים כאלה קובע מה יקרה ומה לא יקרה. אם יושב ראש ועדה לא מקדם חוק, החוק לא יעבור כי אנחנו עכשיו בלחץ זמנים מטורף. גם ועדת הפנים מאוד מאוד עמוסה ולכן, זו באמת החלטה שלך. אני רואה בה החלטה ערכית מאוד מאוד חשובה ואני מאוד מעריך את ההחלטה הזאת ואת ההתגייסות שלך לעניין. תודה לך חברתי טלי פלוסקוב. אמרתי את זה גם המליאה תענוג לשתף איתך פעולה, את עושה עבודה נפלאה בהמון תחומים. כל הכבוד.

ותודה לחברה להגנת הטבע, שאתם הייתם כל כך נמרצים ועזרתם ופעלתם ולחצתם ועשיתם. ותודה לכם, חברותיי נציגות משרד המשפטים והמשרד להגנת הסביבה, על שיתוף הפעולה.

מכיר את כל השאלות שעמדו על הפרק - - אני לא האמנתי שהם יצליחו לשכנע אתכם. באמת תודה. נכון. אני מצטרף לכל דבריה של חברתי, חברת הכנסת פלוסקוב. החוק הזה הוא חוק מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים להבטיח שיהיו לנו מנגנונים מספיק טובים כדי שמזהמים באמת ישלמו. מנגנונים מספיק טובים כוללים גם את האמצעים של האכיפה האזרחית במצבים נדרשים כולל בהגנה של הטבע. אדוני היושב ראש, אמרת שהטבע הוא חלק מהאושר שלנו באל"ף, וזה כל כך נכון,

מי שלא יודע להתרגש מהשמיים זרועי הכוכבים

המכתש הענק במדבר, מאבד חלק נורא משמעותי מהיכולות שלו בתור בן-אדם ועל זה צריך להגן - על הטבע הזה ועל היכולת שלנו ליהנות ממנו ולהתרגש ממנו. אז באמת המון תודה. אנחנו כולנו נתגייס למאמץ כדי להעביר אותו במהירות בקריאה שנייה ושלישית, וזה אחד החוקים הסביבתיים הכי חשובים שהכנסת הזאת העבירה. אז כל הכבוד. תודה. אני באמת רוצה להודות לשניכם, אני חושב שבאמת החוק הזה חשוב מאוד. ואם אני יכול להצטער על דבר אחד זה שלצערי, דווקא את החוק הממשלתי בנושא פינוי אשפה לא הספקנו להעביר כי הגיע מאוחר מדי לוועדה ועשיתי מאמצים רבים. ניסיתי גם עכשיו באיזה "בליץ" לנסות כן להעביר אותו כי ברור לי שיהיו הסכמות גם באופוזיציה אבל כיוון שהחוק הזה ישפיע על אלפי אנשים ועל החיים הבסיסיים שלהם אני מדבר על מובילים ומטמנות. פשוט זה נראה לא הוגן ולא ראוי לעשות את זה ב"בליץ" שכזה, ולא בטוח שהיינו מספיקים.

אותו לצערי לא נצליח להשלים. אני מאוד שמח שלפחות את החוק הזה, שמייחס את האחריות הסביבתית להשלכות הסביבתיות אנחנו משלימים. אז תודה. משרדי הממשלה, מישהו רוצה להתייחס? אף אחד. אתה היועץ המשפטי של קק"ל,

לא היועץ המשפטי אלא יועץ משפטי בקק"ל. מה שהייתי מבקש שיוסף גם שגם יושב ראש קק"ל או מי שהוא הסמיך אותו לעניין זה, יוכל להגיש את הקנסות במקביל לשר החקלאות כי קק"ל מנהלת בפועל את היערות. מה זאת אומרת? להצטרף להגדרה של הרשות? לא, לא, תוספת. התוספת בעיקרון, כשמשנים אותה, אז מי שצריך לבחון את זה, זה השר להגנת הסביבה וזה באישור ועדה, וזה בדרך כלל תהליך - - לא, סליחה, אני לא מדבר על התוספת. אני מדבר בסעיף "בהגדרת הרשות" - לעניין פגיעה ביער להוסיף:

קק"ל - - - - - בתוספת אתם נמצאים? לעניין הרשות זה משרד החקלאות או מי שהוא הסמיך, ואז משרד החקלאות יוכל לבחון את הדבר הזה. אנחנו לא רוצים על רגל אחת לעשות כאן עכשיו... זה משהו שלא בחנו אותו.

תודה רבה. איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע. תודה רבה. האמת היא שאני ממש לא זוכרת מתי כל כך התרגשתי.

אני מרגישה שאנחנו באמת שותפים לרגע חגיגי, לרגע מאוד משמעותי. אני רוצה להתחיל בתודה. תודה לאדוני היושב ראש.

מתנצלת על ה"ניג'וסים" הטלפוניים בשעות מוזרות. תודה לחברי הכנסת שיזמו את הצעת החוק. חברת הכנסת פלוסקוב שנמצאת פה, דב חנין וחברי כנסת נוספים שנמצאים. תודה לכל מי שנרתם ממשרדי הממשלה, לתמרה ונטע שנמצאות פה, ליועצים המשפטיים של הוועדה, ללירון ולתומר, שכולם התגייסו כדי להעביר את החוק החשוב הזה. אין הרבה מקרים באמת של שיתוף פעולה, והזכירה את זה חברת הכנסת פלוסקוב. זה באמת כל כך יפה שיתוף פעולה של בית המחוקקים, של החברה האזרחית, של חברי כנסת - - וגם משרדי ממשלה. - - של משרדי הממשלה, של חברי כנסת מכל סיעות הבית.

מהלך נדיר שרצוי שיקרה יותר. ובאמת הטבע הוא בסיס הקיום שלנו, זו הצעת חוק חשובה. היא מבחינתנו לא רק צדק, היא גם משנה

היא סוגרת לקונה לתפיסתנו, ואני אסיים אולי במה שאמר לי נהג המונית בדרך לכאן, ביקשתי לכנסת. הוא אמר לי: מה, הכנסת לא התפזרה? עוד עובדים? אמרתי לו: לא, יש עוד כמה דברים. אז הוא שאל: על מה דנים? הסברתי לו בשני משפטים.

זה היה צריך לקרות כבר מזמן. אז זה באמת היה צריך לקרות מזמן ואנחנו עושים צדק היסטורי, מתקנים לקונה. תודה לכולם ובאמת אנחנו שותפים לרגע משנה מציאות.

אסף פינק, רצית לדבר? תציג את עצמך.

אני עורך דין, אני עוסק בתחום של מפגעים סביבתיים - - יואב, אני רק מבקשת רשות דיבור במליאה. אני אתן לכם גם פה לדבר. אני חייבת להיות בחוקה. אז תרשמי את חברת הכנסת גרמן. וביקשו ממני לברך קבוצה של סטודנטים למדע המדינה שנמצאים כאן.

העברית. טוב, זה קרוב. חברת הכנסת גרמן, יש לך עוד חצי דקה כי ההערה הראשונה זה לגבי התיקון שאת הצעת בוועדת המשנה לגבי העברת פסולת, שאני חושב שזה תיקון מבורך.

אני רציתי להציע שגם שוב, אני לא יודע אם זה הזמן אבל אם אפשר, יש עוד שני חוקים שכבר הועברו לפני שבע שנים

מחזור אלקטרוני והחוק להסדרת טיפול באריזות. אפשר להכניס אותם להגדרת "מפגע" גם היום לכאורה, לפי פסולת ולפי חומר מסוכן אבל אם אנחנו נעשה הפנייה מפורטת, ואני חושב שכל משרדי הממשלה פה זה להכניס רק את ההפנייה לשני החוקים האלה, לתוך הגדרת "מפגע" כמו שחברת הכנסת גרמן הכניסה לנושא העברת פסולת כי צריך להבין: רוב העברת הפסולת היא בנושא מחזור אלקטרוני. מבעירים את כל פסי המתכת האלה - - אתה צודק במאה אחוז, זה תלוי בלירון. ולכן, זו היתה הערה ראשונה. אם אנחנו כבר מעבירים את החוק, אם אפשר להכניס את שתי ההגדרות האלה כי זה חוקים של מפגעים סביבתיים. יש לנו פה את תמרה - - אני חושבת שכדאי לשאול את משרדי הממשלה.

יכול להיות מאוד שזה נכון אבל זה נושא חדש, זה לא עבר שום בחינה של אף אחד. אנחנו לא רוצים על רגל אחת. או שנעביר כמו שזה, או ש...

לכן אמרתי - - אז עדיף להעביר, ובקדנציה הבאה נטפל גם בזה.

זו היתה הערה ראשונה. לגבי התיקון של רט"ג צריך להבין דבר אחד, ואני כן חושב שצריך לעשות פה איזה שהוא שינוי עכשיו: רט"ג היא היחידה שמחזיקה בקרקעות ובאדמות. זה לא כמו המשרד להגנת הסביבה שהוא רשות. צריך להבין את הפרוצדורה. אני פונה לרשות 60 יום לפני כדי להגיד לה:

פגע באותו אזור. לפני שאני תובע לך, כרשות, יש אפשרות לפעול. אני מכבד מאוד את רט"ג אבל עדין זה קרקעות שלה ושטחים שלה. יכולים להיות גם מקרים שבהם פונים לרט"ג אם אנחנו לא משאירים עדין את השר

יכולה להיות מציאות של ניגוד.

שאתה פונה לרט"ג בעניין פגיעה גם אם היא לא עשתה בכוונה, בערך הטבע שלה עצמה. לכן, אני מציע כדי לא לעשות יותר מדי שינויים, להשאיר גם כשזה פנייה לרט"ג, להשאיר את השר

שלא לגרוע מהגדרת השר. השר תמיד יהיה הגדרת רשות. כשזה פנייה בענייני ערך טבע מוגן, הפנייה תהיה גם לשר וגם לרט"ג, ואז זה לא ימנע חלילה ניגוד עניינים לפעמים. מה חושבים המשרדים להגנת הסביבה, המשפטים? אנחנו חשבנו שזה לא יהיה נכון שתהיה פנייה למשרד להגנת הסביבה בהקשר הזה מכיוון שהרציונל של החוק שהפנייה לרשות היא כדי לבדוק האם הרשות מפעילה את סמכויותיה אבל למשרד אין סמכויות בהקשר של פגיעה בערך טבע מוגן. אם כמובן מדובר גם בפגיעה בערך טבע מוגן וגם בפגיעה על ידי חומרים מסוכנים שהיא בסמכות המשרד, אז ממילא צריך לפנות גם וגם. אז אולי צריך להבהיר את זה. אולי צריך להגיד

ספק או במקרה שמדובר על פגיעה לא רק בערך טבע מוגן אלא יתכן שזה גם - - זה

אם זה ברור שזאת הפרשנות - - ברור והובהר לפרוטוקול.

תודה רבה.

חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה. בוקר טוב, אני מתנצלת על האיחור הלא כל כך נעים. אני רוצה להודות לך, אדוני היושב ראש, על כך שהבאת את זה לסדר היום. אני מקווה שאנחנו נצליח להעביר את זה כבר בכנסת הזאת כי אני חושבת שהנושא הזה חשוב מאוד ויכולת האכיפה האזרחית חשובה מאוד כדי למנוע זיהומים בעתיד.

סיימנו את רשימת הדוברים - - סליחה, רק עוד מילה: אנחנו נעשה תיקון בנוסח, תיקון פשוט: יש פה כמה פעמים שמופיע "השר לאיכות הסביבה", שהיום קוראים לו "השר להגנת הסביבה". אנחנו נתקן את זה בנוסח. אנחנו מקווים שגם תהיה איכות בעתיד. אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת היוזמים, למשרדים, לייעוץ המשפטי, למנהלת הוועדה ולכל הצוות. אני מאוד שמח שהספקנו, ונעשה את זה אני מקווה ביום שני לקריאה שנייה ושלישית

מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד הרוב נגד אין נמנעים אין הצעת החוק אושרה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה